בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, כ"ט בשבט התשפ"ג, 20 בפברואר 2023. סעיף א' בסדר היום: סדרי דיון מיוחדים לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת בקריאה השנייה והשלישית, בהצעות החוק הבאות: 1. הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, 2. הצעת חוק שירות ביטחון (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר. גם במקרה הזה ניסיתי להבנות עם האופוזיציה - - - איזה הבנות ניסית להגיע? למה סעיף 98? עם מי דיברת? עם מרכזת האופוזיציה.

מירב בן ארי. היא לא מרכזת האופוזיציה? היא תכף תגיע. אני לא יודע, אני צריך לדבר עם כל ח"כ וח"כ אצלכם? למה הרצון להפעיל את 98? אז בואו לא נפעיל את 98, נסכים על שעות.

אלה הסכמות, מה את רוצה?

אני שם את 98 בצד, בואי נגיע ביחד להבנות על זמן דיבור. קחי אומץ, תנצלי את הזמן שמירב עוד לא הגיעה וקבלי החלטה.

תקשיבו רגע, איזה סיבה צריכה להיות כדי להפעיל את 98? כי זה פגי תוקף. חוק אחד הוא של השב"ס, הגיוס של חיילי שב"ס. אבל יש ח"כים שרוצים להביע את דעתם בעניין הזה. הייתה ועדה כדי שיוכלו להביע את דעתם. ישבו על החוק הזה כמה דיונים. והרשות השנייה? הרשות השנייה גם יפוג תוקף ב-25 בפברואר. אבל לא היה על זה שיח. היה שיח בוועדה. פה לא פותחים את החוק, בשביל זה יש את הוועדה הרלוונטית. אבל אני אומר, בואי נוותר על ה-98 ונחליט על שעות. בסדר, בוא נחליט על שעות. כנראה שגם היא מתלבטת מי מרכזת את האופוזיציה. תגיד לי מה ההבדלים בין 98 לבין זה. אני מעדיף את ההסכמה. אני אציג את זה ונראה. אני מאמין שתשתכנעי רק בהצגה לבד. אני קורא: שתי ההצעות עוסקות בהארכת תוקף חוקים שנחקקו כהוראת שעה. הראשונה עתידה לפקוע ביום 25 בפברואר 2023 והשנייה פקעה ב-15 בפברואר, בהתאם לסעיף 38 לחוק-יסוד: הכנסת. לשתיהן הוגשו הסתייגויות ובקשות רשות דיבור כמפורט להלן: הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 48), התשפ"ג 2023 הוגשו הסתייגויות ובקשות רשות דיבור שהיו מאפשרות זמן דיבור של 26.5 שעות, הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 10), התשפ"ג 2023 הוגשו הסתייגויות ובקשות רשות דיבור שהיו מאפשרות זמן דיבור של כ-16 שעות. בנסיבות אלה החליטה ועדת הכנסת כי מדובר במקרה יוצא מהכלל הנכנס בגדרי סעיף 98 לתקנון והמאפשר לוועדת הכנסת לקבוע סדרי דיון מיוחדים כמפורט להלן: שתי ההצעות יידונו בקריאה השנייה והשלישית היום, יום שני. הנמקת ההסתייגויות ובקשות רשות דיבור תימשך פרקי זמן מקסימליים כלהלן: הצעת חוק הרשות השנייה ארבע שעות, הצעת חוק שירות ביטחון שלוש שעות. הסיעות שחבריהן הגישו הסתייגויות ובקשות רשות דיבור ייקבעו את חלוקת הזמן וסדר הדוברים. יובהר כי רשאים לדבר רק חברי כנסת שהגישו הסתייגויות או בקשות רשות דיבור. במקרה של היעדר הסכמה בדבר חלוקת הזמן תחלק מזכירות הכנסת את הזמן בין הסיעות לפי גודלן. לעניין בקשה להצבעה שמית לפי סעיף 36(ב) לתקנון: יתקיימו על כל אחת מהצעות החוק לא יותר משתי הצבעות שיתבקשו על ידי הממשלה או על ידי חברי כנסת מסיעות הקואליציה או רובם מסיעות אלה, לא יותר משתי הצבעות שיתבקשו על ידי חברי כנסת מסיעות האופוזיציה או רובם מסיעות אלה בקריאה השנייה והשלישית יחד. יושב-ראש הכנסת רשאי לאשר מספר מקסימלי גדול יותר של הצבעות שמיות במספר זהה לשני הצדדים. אז מה האופציות? או שאני מצביע על זה להפעיל את סעיף 98 או ש- - - כמה שעות זה נותן לנו עם 98? שבע. לשני החוקים שבע שעות במקום 42. ומה אתה מציע במקום? ארבע וארבע. כאילו שנתת לנו שעה. נתת לנו אקסטרה שעה. למה אתם כן מוכנים? מתן, מדובר בהצעות חוק קצרות של סעיף אחד. אלה לא הצעות חוק מהותיות. אז למה נתת ארבע שעות לרשות השנייה? אני לא מצליח להבין את ההצעה הזאת. חשבתי שצריך שעתיים, אבל הקשבתי לייעוץ המשפטי של הכנסת. עוד פעם ייעוץ משפטי? די כבר עם זה... צריך למסתייגים לדבר. ארבל, זה לא עלייך, זה לבוסית שלך. אופיר, זה בלי שעת הצבעה, נכון?

אנחנו מבקשים התייעצות סיעתית. אם כך, אני אעבור בינתיים לסעיף הבא?

הבא: הקמת הוועדה המשותפת של הוועדה לביטחון לאומי וועדת החוקה, חוק ומשפט לפי חוק האזנות סתר, התשל"ט 1979. חוק האזנת סתר נותן סמכויות שונות לוועדת החוקה וגם סמכויות מסוימות לוועדה משותפת של ועדת החוקה וועדת החוץ והביטחון בעניין של האזנות סתר ביטחוניות. לאחרונה, לאחר הקמת הוועדה החדשה הקבועה לביטחון לאומי, התווספה ועדה משותפת חדשה ועדה משותפת לוועדה לביטחון לאומי וועדת החוקה בראשות הוועדה לביטחון לאומי, שיש לה סמכויות בענייני האזנות סתר למניעת עבירות, להבדיל מהעבירות הביטחוניות שהן עדיין במשותפת עם ועדת החוץ והביטחון. בשבוע שעבר הקימה הוועדה הזאת ועדה משותפת לחוקה וחוץ וביטחון לפי החוק, ועכשיו נדרשת הקמת הוועדה המשותפת לביטחון לאומי וחוקה שיש לה סמכויות לקבל דיווחים בעניינים האלה ולאפשר חקיקה משנה. יש את מניין החברים? כן. בוועדה יהיו חברים שמונה חברים לפי ההרכב הבא, מטעם הוועדה לביטחון לאומי ומטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט: מטעם הוועדה לביטחון לאומי, חבר הכנסת צביקה פוגל יו"ר, עמית הלוי, מירב בן ארי, אפרת רייטן. מטעם ועדת החוקה שמחה רוטמן, יונתן מישרקי, יעקב אשר, מנסור עבאס. מישהו רוצה להתייחס? אין. אם כך, נעבור להצבעה. מי בעד ההצעה? התייעצות סיעתית. תן לנו חמש דקות. אוקיי, לא נריב על חמש דקות. עד 09:54. (הישיבה נפסקה בשעה 09:39 ונתחדשה בשעה 09:54.) אם כך, מי בעד הקמת הוועדה המשותפת? הצבעה בעד, 12 נגד, אין נמנעים, 1 ההצעה נתקבלה. ההצעה עברה. סדרי דיון מיוחדים לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת בקריאה השנייה והשלישית, בהצעות החוק: 1. הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 48), התשפ"ג 2023,

2. הצעת חוק שירות ביטחון (הצבת יוצאי

מ/1597 אני חוזר לסעיף 1, אופוזיציה, לנסות להסכים בלי 98. בפעם שעברה על שני הסעיפים זה היה שלוש ושלוש,

בחוקים האחרונים שהעברנו היו שלוש שעות,

אני מציע לא להפעיל ואז לכל חוק יהיו ארבע שעות. אוקיי. אני חושבת שביום כזה שבו מאות אלפי ישראלים

הדבר האחרון שאנחנו נעשה זה להסכים עם הקואליציה על כל הצעה שתביאו. אני רוצה לומר דבר נוסף בעניין הזה. פספסתי את התחלת הישיבה - - - אלה אותם אלה שצעקו לטלי גוטליב על הילדה האוטיסטית שלה? זה אותם אלה שאת מדברת עליהם? אלה האנשים? תגני לפחות את ההתנהגות, כי אף אחד לא בוחר את הילדים שלו.

אני מגנה - - - רק התחלנו, והינה ההמשך.

בניגוד לחברי כנסת פה, שאלת אותי ואני מגנה - - - לזה את קוראת "יום כזה". אז למה אני צריך להגיד לך לגנות? למה זה לא בוער בדם שלך? אני חושבת שזו התנהגות חמורה - - - אבל למה אתה משחיר את כל - - - כי בסופו של דבר זה נמצא באזור הזה - - - הוא לא השחיר, הוא שאל אם היא מתכוונת גם אליהם. את ההפגנות ליד הבית שלי אתה גינית? לא שאכפת לי, אבל תגיד, כשקראו לסילמן שפחה של ערבים - - - אני לא מדבר על ההפגנות, אני מדבר על זה שלקחו את הילדה שלה ודיברו על זה. כשקראו לסילמן שפחה של ערבים, מישהו פה גינה את זה? כשקראו לה שפחה של ערבים, מישהו פה דיבר? מישהו הגן עליה? על מה אתם מדברים?

כך ההסתה הפרועה שיש עכשיו לרצח ודם וכל הדברים האלה, מישהו שומע אתכם בכלל? אנחנו מבינים שאתם רוצים כותרת ולא הבנות, וזה בסדר גמור. זה בסדר, אל תגיעו להבנות. וההאשמות נגד היועצת המשפטית, זה בסדר? זה לא בסדר, אבל - - - שנייה, הוא התערב לי בדברים - - - הוא הרס לה את הסרטון. זה טוב להראות שאתה רב עם הקואליציה. סרטון טוב זה מריבה עם חבר קואליציה. מה יש לי לריב? לריב עם ינון אזולאי זה סרטון טוב? גם חרדי, זה עוד יותר טוב. עוד יותר עושה אקשן. אני האדם האחרון בכנסת הזאת שרבה עם חרדים ובטח על שטויות. גם כשגיניתי את זה בצורה מאוד-מאוד ברורה, אני מגנה את כל ההתנהגות הזאת. כל מה שאמרתי זה שעברנו כאן שנה של קללות בלתי נגמרות, כולל על ילדים, כולל על שירלי פינטו שהייתה חברת כנסת עם צרכים מיוחדת, ווואלה לא שמעתי אתכם.

כשהיה, גם אני גיניתי וגם הייתי נגד זה. בחיים לא תשמעי אותי מדבר בצורה הזאת.

גם ראש המפלגה שלי היה הראשון שגינה את מה שעבר על טלי גוטליב. טוב שהוא התעורר... קודם כול, הוא ערני כל הזמן. אבל עם כל הכבוד - - - הוא בדרך כלל לא בארץ אז השעות הן לא אותן שעות. בגלל זה, לא שהוא לא מגנה סתם.

אתה יודע, אני הייתי פה בכנסת ארבע שנים אצל כחלון, בממשלה של נתניהו. כמות הרעל שאני חוטפת בשנה הזאת לא דומה לכלום ממה שהיה. אין יום שלא מקללים אותי, את הבת שלי בת השש שאת תמונתה העליתי ביום הבחירות כשבאה איתי להצביע ליש עתיד. הורדתי את התמונה מהטוויטר כי זו פשוט זוהמה, על הבת שלי בת השש, על בן זוג שיצאתי איתו. מי לא חוטף? אז תעשו לי טובה ההסתה וכמות הרעל היא מטורפת. לי יש למה להשוות, כי הייתי בממשלה של נתניהו. אז למה 60 יום? ביקשנו להיכנס לנשיא, לשבת ולדבר, אבל 60 יום. בואו באמת נוריד את הלהבות, בואו נדבר. לא רציתי לעצור אפילו לא ליום.

שמעת את חילי טרופר, לא מהמפלגה שלי - - - אבל לא הייתם מוכנים לעצור, למה אתם מיתממים? זה משגע אותי. לא באמת הייתם מוכנים לעצור. דחינו בשבוע שעבר את החקיקה כדי להיכנס ולדבר,

יש מסר מעל פני השטח ולא בסדר שאתם עושים מניפולציה.

אתה יודע שאתה אדם יקר לי והינה,

שמעתי הבוקר את חילי טרופר ברשת ב', לא מהמפלגה שלי, והוא הציע הצעה הרבה-הרבה יותר גמישה להידברות, אבל גם לזה אתם לא מוכנים. יוליה מלינובסקי ישבה גם, אתם לא מוכנים. אי אפשר במקביל אתה יודע, זה כמו המערכון בארץ נהדרת, שהוא אומר "תבואו בין 12 ל-1". זה לא עובד ככה. יש לך חצי עם שמרגיש חצי עם. אתה יודע, יצאתי היום מהבית, כל הדרך מפגינים. חצי עם - - - מירב, מירב, תודה. בסדר, נתתי לך.

לבקשת הנשיא אני הסכמתי לדחות את הצעת החוק שלי בשבוע. הליכוד דחה את הצעות החוק וקיוויתי וציפיתי - - אתם פשוט ידעתם שזה לא יעבור בגלל עניינים בתוך הקואליציה.

מתן, עוד ציניות, עוד בדיחה, זה לא עוזר. זה לא יוצר שיח. אני אומר ברצינות, תתעוררו. הם לא רוצים שום הידברות. אנחנו לא רוצים שום הידברות? מעניין מי לא רוצה הידברות. יש פה מסר כפול, אל תעשו מניפולציות. אתם גם לא מדברים, כי לא נותנים לכם לדבר במליאה. בואי נעשה מעגלי שיח... היה כאן מאבק שמתן כהנא ארגן - - - כך ראוי. לא אמרתי את זה בזלזול. אני חושבת שהח"כים צריכים לצאת ליומיים לדבר. בועז, תגיד להם מה קורה כשמדברים. קודם כול, קצת נמאס ממחול הגינויים, אבל בטח צריך לומר, ובטח בבוקר כזה כשתוקפים חברת כנסת שלוקחת את הילדה שלה לבית ספר, זה דבר לא ראוי. גם אני הייתי כאן בשנה וחצי האחרונות עם הרפש שנשפך פה על ראש ממשלה שקראו לו נוכל, גם חלק מאלה שיושבים פה, אז קשה לקבל הטפות מוסר ממי שמתנהג ככה או מחבר כנסת שיילל כמו חתול, גם במקרה מאותה מפלגה.

מה זה קשור למה שאני הערתי? ממני לא שמעת לא יילול, לא נוכל לראש הממשלה. בחיים לא שמעת ממני דבר כזה. כן, אבל רוב המחנה שלך.

אבל מהצד שלכם שמענו קריאה לרצח של ראש הממשלה, ראינו את הסעודה האחרונה שעשו אז לנתניהו, ראינו את כל ההתנהגות הנלוזה שלכם עכשיו. אתם גונבים טנקים ואחר כך אתם אומרים: תשמע, הכול בסדר. מה זה "גונבים טנקים"? היום בבוקר - - - אם זה היה דודי אמסלם שמקפץ על השולחנות, הייתם קוראים לו "הברברי אמסלם". אנחנו הרי יודעים את זה, זו ההתנהגות וזה גם האיש שמחבק אתכם. תגיד, אתה רציני? הבן אדם אמר שאנחנו עם רולקסים ומרצדסים כשהוא הולך עם שעון של 25,000 שקל. אני כשהיה לי כסף, 500 שקל, לקנות - - - בגלל זה אתם לא מגנים את אלה שקופצים מעל השולחנות ובגלל זה אתם קוראים לו ברברי,

כי לו אסור ולכם מותר. דודי אמסלם הלך לנו על הרולקסים והמרצדסים - - - תהיו אמיתיים לשני הצדדים - - - לחלק אותנו למחנות, להגיד ישראל הראשונה וישראל השנייה,

אני לא מאשים אתכם, התקשורת אתכם, היא עוזרת לכם. זה בסדר. התקשורת אתכם, הכול בסדר. להגיד לנו ישראל הראשונה וישראל השנייה זה ראשית החטא. אופיר, זו ועדת חוקה או ועדת הכנסת? אני רוצה לדעת, כי חשבתי לרגע שהתבלבלתי. אופיר רוצה שגם הוועדה שלו תהיה תוססת. אחרי שחוללתי את כל הגינויים האפשריים כנגד כל מי שאפשר, אני חושב שהפעלת סעיף 98 כאן, אדוני היושב-ראש, היא מיותרת. אני חושב ש-27 שעות, כמדומני, שההסתייגויות שלנו מאפשרות אפשר היה להפעיל כאן בשני החוקים האלה. הפעלת 98 על שני החוקים האלה גם חוק הרשות השנייה וגם חוק שירות ביטחון אינה נדרשת. אני חושב שמן הראוי שוועדת הכנסת תידחה את הפעלת סעיף 98 במקרה הזה.

תזכיר גם שיש פג תוקף אחד בשבוע הבא. (היו"ר ינון אזולאי, 10:06) חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה. אני חייבת לומר משהו, אני מרגישה שיש פה דו-שיח של חירשים וזה מתסכל אותי בצורה בלתי רגילה, במיוחד כשזה בא ממך,

זה ממש מתסכל אותי. במוצאי שבת הלכתי לפגוש את הקהל הקדוש באשדוד. הייתה שם הפגנה.

אנשים שהם יותר קדושים מקדושים, שבאו פשוט עם דגל ישראל. זה האופן שבו הם החליטו למחות ולהביע את מחאתם. יש פה ניסיון לצבוע ולהעליל על רבע מיליון איש שבאים ממקום הכי כנה, בחרדה הכי כנה למה שקורה פה, לגורל של עם ישראל, ולהסביר שהם כולם מסיתים, והם ישראל השנייה, ויש להם רולקסים. פשוט להכתים קהל שלם, במקום לעשות דבר פשוט: פשוט להאזין להם. אז לא לדבר על הידברות, כי אם מדברים על הידברות, נא לבוא עם כוונות כנות ולא לספר לנו סיפורים, כי פה יש כוונות כנות. איך זה בא לידי ביטוי הכוונות הכנות? איך זה בא לידי ביטוי? עם כל הכבוד, משה סעדה, מי שיש לו את האחריות תנהגו באדיבות של מנצחים. זה הדבר שהכי מצופה ממכם. עם כל הכבוד, לכם יש את הכוח. אופוזיציה היא נטולת כוח לייצר הידברות. הצד שיושב מאחורי ההגה, מנהל את לוח הזמנים, קובע את זה שבוועדת החוקה ימשיכו לדהור במהירות שיא להביא את ההצעה לקריאה ראשונה ובעתיד לשנייה שלישית, זה אתם ולא אף אחד אחר. אם רציתם להידבר, אז שימו בצד, תדברו. מה הדבר הכי מסובך לעשות בעניין הזה? זה הכי טריוויאלי בעולם. (היו"ר אופיר כץ 10:07) אז אין פה באמת כוונות כנות, אז לא להכתים ולא להגיד על קהלים שלמים. עם ישראל נמצא ברחובות - - - תודה, שרון. נוסע צפוף ברכבות, אין מקום לזוז שם. לעומר אדם היא הפעילה את הרכבות, אבל למפגינים היא לא מגדילה. רק שלא יהיה אסון - - - מירב בן ארי. היא כאילו קול שני בוועדה הזאת. מירב, את לא במקהלה.

בשביל עומר אדם מגדילים את מספר הרכבות ולמפגינים לא? אתה לוחם - - - מירב בן ארי, קריאה ראשונה. אגב, ביכולתכם לעצור את הקרע בעם.

זו האחריות שלכם, זו המשמרת שלכם וביכולתכם לעצור את הקרע בעם. זה על הראש שלכם, זה הכול. איך, איך נעצור אם לא מדברים איתנו? חבר הכנסת ביסמוט. אני אהיה קצר, אז אנא לא לקטוע, לא להפריע. אנשים מפגינים היום וזה יום די מתוח. כשמסתכלים במקרה, כמה סימבולי, אנחנו בוועדת הכנסת עכשיו. כמה סימבולי. כל אחד פה מתחיל להגיד לי היה ככה בעבר, וזה אמר ככה. באמת, אלה טיעונים לכיתה ג/2. אנחנו מדברים על היום, והיום אני חושב שני דברים אני גם אלך לכיוון שלכם וגם לכיוון שלי. רוצה לומר,

בואו כולנו נהיה הגונים וכולנו יודעים היטב שאין פה סכנה לדמוקרטיה, יש פה עיוות של הרפורמה שלנו, אבל בסדר. יכול להיות שאנחנו צריכים להסביר אותה טוב יותר. יכול להיות, כי יש קהל בחוץ שהוא העם שלנו. פה זה אחים, זה לא אויבים או מחבלים בחוץ. זה העם שלנו. יכול להיות שאנחנו צריכים להסביר אותה טוב יותר. יכול להיות, אני מקבל את זה. אבל מהצד שלכם, חאלס, להרגיע. לא לומר לפני שנה זה אמר ככה וככה. כאשר מישהו עומד ליד דירה של גברת, של חברת כנסת שרוצה להביא את הבת שלה לאן שהיא צריכה להגיע, כולנו פה צריכים להגיד: רגע, אולי באמת נחצה פה קו אדום? אולי באמת הגזמנו? ולא אכפת לי מה היה לפני שנה או לפני שנה וחצי או לפני עשר שנים. אם אתם רוצים ללכת להיסטוריה, היו פה דברים שלא אהבנו - מה לעשות,

אהבתי את אוסלו? לא אהבתי את אוסלו.

כשהייתה ההתנתקות, אהבתי את ההתנתקות?

חשבתי לעזוב את המדינה? בואו תרגיעו, אתם חברי כנסת. להרגיע. חבר הכנסת סעדה, בבקשה.

ח"כ דיבר, היא רוצה לדבר. רק שתדע שקראו לו ל- - - אנחנו מדברים פה על שיח. כולם מדברים ואומרים שרוצים שיח, מעוניינים בשיח. אני אשתף במשהו שהיושב-ראש יודע. לפני שבוע,

הגשתי את הצעת חוק הביכורים שלי להקמת גוף ביקורת על הפרקליטות. אני חושב שזה משהו שחוצה מגזרים, חוצה פוליטיקה. כל גוף חזק חייב גוף שיבקר אותו. מושכל ראשון. תוך כדי שאני מתכונן לנאום שלי, בחגיגיות, אני מקבל טלפון משיחה לא מזוהה.

זה נשיא מדינת ישראל. אופיר התקשר אליי: תענה, הנשיא מחפש אותך. אני עונה לו: כבוד הנשיא, מה אני יכול לסייע? הוא אומר לי: משה, אני מבקש ממך. אני רוצה לקיים שיח ואני מאמין שאפשר לקיים שיח ויש התנהלות סביב זה. כל מה שאני מבקש ממך זה שתידחה לשבוע ותדע לך שאם אתה דוחה, יתנהל שיח ואני מקווה שנגיע להסכמות. אמרתי לו: אדוני, אם אני אבן הנגף, אני מייד מקפיא את הצעת החוק שלי. אמר לי הנשיא תודה רבה וסיימנו את השיחה. מייד צייצתי בטוויטר: אחים אנחנו, אני קורא לשיח. ולכן הקפאתי. קיבלתי וואטסאפים מהבייס שלי למה, לא בסדר, עד הסוף. עניתי להם: אני שמח שנתפסתי על אהבת חינם. ככה חינכו אותי בבית, כך בפרקליטות וכך אני ממשיך פה בכנסת. אחרי שעה העוזר שלי מראה לי מה יאיר לפיד צייץ: הכנענו אתכם, ניצחנו אתכם. אמרתי: אבל אני הושטתי יד, מי הכניע אותי? אני שמח להיתפס על אהבת חינם. חזרתי לנשיא ואמרתי לו: אדוני הנשיא, אתה אמרת לי שאני אבן הנגף ושתהיה הידברות. למה אין הידברות? זה שיח של הידברות או שאני לא מבין או שיש משהו שאני לא יודע? אני שומר על כבודו מה הוא ענה, אבל ברור לכם מה אני הרגשתי. לא ככה מנהלים שיח בין אחים. זה לא יאיר צייץ, זה הסטודנט... הנשיא אמר לי דבר אחד לגבי החוק שלי: יש אנשים שמתנגדים לחוק שלך, כי הם חוששים מסיבות כאלה ואחרות. אמרתי לנשיא: אז שיבואו וידברו איתי, שיינקשו לי על הדלת וננהל שיח גם על החוק שלי. עבר שבוע מאז. באמת האמנתי שמישהו יבוא ויגיע וידבר. אף אחד לא הגיע לדבר.

בזבזתי עוד שעות בוועדת חוקה, שעות על גבי שעות, ואף אחד לא מדבר. אני קורא לכולם, לכולנו: עצרו. מה שקרה הבוקר עם טלי זה מעשה שלא ייעשה.

הגיעו אליה הביתה ולא רק שמנעו ממנה לצאת, שאת זה אני לא מקבל אבל אני יכול לחשוב שאולי. היא מבקשת להוציא את הילדה שלה, ילדה אוטיסטית בתפקוד מורכב, ואומרים לה: את לא תוציאו את הילדה שלך. תגידו, לאן הגענו? לאן הגענו עם הדבר הזה.

אדוני היושב-ראש, מוועדת הכנסת, כי בחוקה היה להם קשה לעשות, שכולנו נגנה את ההתנהלות הבוקר ונוציא קריאה לנהוג אחד בשני כמו אחים. אחים רבים ומתווכחים, אבל בסוף מושיטים יד. כך ראוי לנהוג. אני מצטרף לדבריך. אני גם חושב שזה היה מפגע ומעשה מכוער, מגעיל,

דוחה. לראות את האורך רוח של טלי, זה היה מאוד מיוחד, מאוד יפה,

לגונן על הבית שלה, על המשפחה שלה, על הבת שלה, כשאתה שומע את הצד השני אומר לה: לא, תמצאי לה מישהי אחרת, היום זה יום חופש. אתה מבין איזה רוע יש בבן אדם הזה? כמה רוע יש בבן אדם הזה?

כמה רוע יש בבן אדם הזה שאמר לה את המשפטים האלה ולא התייחס למצוקה שלה ולבעייתיות שיש לה. פשוט בושה וחרפה שאלה האנשים שמובילים את המחאה הזאת. פשוט בושה. חבר הכנסת עמית הלוי. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש. רק שנייה, מירב בן ארי לא דיברה. אני אמרתי בושה וחרפה, מה אתה רוצה? די כבר. תאמין לי, בועז אומר "מה היה,

מה שהיה כאן אתם מנסים לשכוח, ואנחנו לא שוכחים. זה שמתן כהנא עכשיו בשקט כי אצלו היו הכי פחות הפגנות, אבל הילדים של סילמן לא שאכפת לי ממנה לא סבלו? אז את מתקנת עוול בעוול נוסף? כאילו נחתם מהירח. יש לה ילדה שזקוקה לסיוע. מה עשו לשירלי פינטו? זה גם לא בסדר. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לעזור למירב בן ארי ורוצה להציע לך ולחבר הכנסת טור פז ולחבר הכנסת מתן כהנא להבחין בין נוכל לבין נאצי, בין ביקורת בפנים לבין ללכת החוצה למשקיעים זרים ולומר להם "אל תעזרו למדינת ישראל, אל תשקיעו במדינת ישראל". זה הקו שעליו אנחנו מדברים. אנחנו נמצאים בחודש שבו אני לא יודע אם את קוראת "הארץ", מירב בן ארי. לא מומלץ, אבל אם את קוראת אני בטוח שאת רואה כל יום, על בסיס יומי, את הכותרת: "1933 זה כאן". אם את שומעת את אהוד ברק, את יודעת שהוא מדבר על להילחם בנקודות הנחיתה ולהילחם בחופים, כלומר הוא משווה אותנו למשטר הנאצי. למשטר הנאצי, מירב בן ארי. אל תצפי מאלוף-משנה, לא איזה עשב שוטה בשולי הערוגה, זאב רז, או מאחרים כשאהוד אולמרט אומר "מלחמה,

כשיאיר לפיד אומר "אנחנו נהפוך את זה לזירת קרב". אל תצפי מהם לא לקרוא להרוג את ראש הממשלה, שריו ועושי דבריו. הרי גם את היית עושה ככה מול משטר נאצי, נכון? מן הסתם גם את היית קוראת לרצח של משטר נאצי. אז הסיטואציה היא שאנחנו, בניגוד לעבר אני הולך איתך עם ההשוואה לעבר אנחנו אמרנו פעם "משטר נאצי"? אתה רוצה שאני אראה לך - - - דברים שאמרו לניר אורבך, שאמרו לעידית סילמן, שאמרו גם למתן כהנא? מירב, אנחנו לא עוסקים - - - מה אתם לא עוסקים? קראתם לנו "נאצים".

אני לא מדבר על שוליים. שוליים בחברה תמיד יש. אני מדבר איתך על אל"מ זאב רז, עו"ד דוד חודק. את יודעת מה זה משרד חודק? אנחנו מדברים על אנשים בליבת החברה ממש. אהוד ברק, את מכירה? "כפיות מוות", "חרוזי רעל", "טנקים", "מלחמת אחים". מי שמנהל שיח כזה יוצר תגובות מהסוג הזה שראינו הבוקר.

אותו הדבר ללכת החוצה ולומר לא להשקיע בישראל.

אפשר להתווכח פה בנינו מדינית,

חברתית אבל ללכת החוצה ולהגיד אתם אל תשקיעו במדינת ישראל?

אתם משתתפים עכשיו ב-BDS נגד מדינת ישראל, בחרם כלכלי? אני רוצה שמצאתם אשמים חדשים, את הקבוצה של הנשק. יש אשמים חדשים בקריסה של המשק, האופוזיציה, לא חס וחלילה המדיניות הרופסת. שרון, תקראי שוב את מכתב הכלכלנים. אם תמצאי שם נימוק כלכלי אחד שקושר בין הרפורמה המשפטית - - - אני הולכת לג'י.פי. מורגן ול-NSP ותשמע מה הם אומרים, לא מה הכלכלנים פה. כלכלה זה הלך רוח ומרוב שתגידו שרע,

בסוף יהיה רע.

כמו שאתה יודע - - - - - - משה טור פז, קריאה ראשונה. מירב בן ארי, קריאה שנייה. לא, תמחק לי את הקריאה השנייה. לא אמרתי כלום. אני אחשוב על זה, בואי נראה איך תתנהגי.

אם תוכל להדפיס לחברי הכנסת מהאופוזיציה את הדוח של ג'י.פי.

שבאופן אבסורדי פרופ' פרנקל עמד בראש הבנק הזה והוא אמור לדעת לקרוא את הדוחות. אתה מגיע לסוף הדוחות משה, אל תקרא את ההתחלה. אתה יודע, הם בנק להשקעות, הם צריכים לדווח, אבל כשאתה מגיע לסוף הם אומרים מה המסקנה. אז המסקנה היא: אנחנו מצפים שלא יהיה שינוי. ההמלצות שלהם הן שלא יהיה נזק כלכלי למדינת ישראל, אלא אם כן אתם - - - גם אנחנו מצפים,

זו הערכה כלכלית, הרי אתם מדברים בשם הכלכלנים. כשפרופ' פרנקל משווה לפולין, אז הדוח אומר שפולין זה 40% באגרות חוב השקעות של ===== , פה זה 19.5, לכן המסקנה - - - אתה תשב בעוד כמה חודשים - - - אתה רוצה שנלך אחורה, כמה שטויות דיברתם - - - שום דבר לא יקרה. צונאמי מדיני, שמענו. אני מצפה, משה וגם מתן, לקרוא דוחות. זה לא דבר מסובך. חוץ מתבהלה שאתם מייצרים, כמו שאומר כאן,

לוקחים את המרכיב הפסיכולוגי בכלכלה ויוצרים תבהלה כדי למנוע השקעות.

תקראו את הדוחות, לא תמצאו שם שום נימוק כלכלי. מתן, אני מציע לך גם להיזכר בהפגנות שהיו מולך, מהסוג הזה שאנחנו רואים היום, שיחה כזאת של ראשי לא אנשים קטנים ראשי המחנה, פרופ' ברק, אהוד ברק,

שיחה כזאת, נאצית לא פחות. זה מגיע למחוזות הטירוף, ואתה הראשון, דווקא בגלל שחווית הפגנות של ביקורת סבירה ולגיטימית,

מה? ביקורת סבירה ולגיטימית? Seriously? מה, שפחה של ערבים? דבר ראשון, אני חושב שברור לכולם שהגינוי למה שהיה מחוץ לביתה של טלי גוטליב הוא גורף ומוחלט ואלה דברים שלא ייעשו ולא מקובלים בשום דברך שהיא. ועדיין, לשמוע את הדברים האלה ואת הטפות המוסר האלה מחברים שהיו פה במשך השנה וחצי האחרונות והיו חלק מהסתה פרועה, פרועה ומטורללת נגד הממשלה הקודמת ונגד חברים בה, זה קצת אבסורד. חברי בועז ביסמוט, הקריאה הזאת "בואו נשכח מה היה בעבר", היא לא רלוונטית. גם אני, שחוויתי הכי מעט הפגנות בקואליציה הקודמת, היו כמה הפגנות פרועות לחלוטין מחוץ לבית שלי ששכנים היו צריכים להבריח את הילדים שלי מהבית, כדי שלא יחוו את ההפגנה שהייתה שם. הגיעו אנשים עם רמקולים ענקיים, צרחות מטורפות, קללות מטורפות שאני לא יכול לחזור עליהן. אני לא רוצה לדבר על זה שיש היום שרה בממשלת ישראל שתקפו אותה פיזית בתחנת דלק ומה שאתם עשיתם שם שרה נוספת בממשלת ישראל, במקום לגבות, במקום לגנות, הלכה לאותה תחנת דלק ועשתה עליה פרודיה. למי אתה דואג, לשרה הקודמת או לשרה החדשה? - - - חברים, לא להפריע. יושבת-ראש הקואליציה דאז חוותה אלימות פיזית, כך לדבריה, חוותה אלימות פיזית בתחנת דלק ומה שעשתה מי שהיום שרה בממשלת ישראל - - שרת ההסברה. שרת ההסברה הלכה לאותה תחנת דלק והסריטה פרודיה על התקיפה הזאת. לא משולי המחנה, שרה בממשלת ישראל. אני לא זוכר שהחשד הזה אושש. האם אתה טוען ששרה בממשלה שלך שיקרה? שביימה תקיפה? אני לא חוקר באירוע הזה, יש משטרה שתפקידה לעשות את זה. יש משטרה, אם היה צריך הם היו מגישים כתב אישום. אתה אומר ששרה בממשלה ישראל שיקרה? האירוע הזה לא הוכח. אגב, היה פה עוד חבר כנסת שהפך את השרה הזאת לחוכא ואיטלולא, עשה אותה בדיחה. לשמוע מכם עכשיו הטפות מוסר על הסגנון וכו', זה עובר כל גבול. זה לא הטפות מוסר. חייבים להגיע להידברות - - - אז מה,

איך מגיעים להידברות אם לא מדברים? זה מס שפתיים. בואו נדבר. - - - לא ראיתי שההפגנות השפיעו עליך. ברוך השם, אני אדם חזק. גם אנחנו. אתה לא יודע איך זה השפיע על המשפחה שלי. אני עובר להצבעה - - - אני רוצה להגיד דבר אחד לכל אלה שבדרך לירושלים, לכל הקהל שנלחם על הבית - - - לא קדוש. אני מברכת אותם ומצדיעה להם, לכל אלה שמדברים מדם ליבם על מה שקורה פה. אלה אנשים נפלאים, פטריוטיים, ציוניים ומה שאכפת להם זה הבית. הם נלחמים על הבית. כל הכבוד להם, אני מצדיעה להם. מי בעד? הצבעה בעד, 10 נגד, 6 נמנעים, אין ההצעה נתקבלה. ההצעה של סעיף 98 עברה.

מבקשת רוויזיה. הסעיף הבא: חילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת, לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985. מטעם ועדת הכנסת במקום חברת הכנסת שרון ניר יכהן חבר הכנסת בועז טופורובסקי, מטעם ועדת הכספים במקום חבר הכנסת ולדימיר בליאק יכהן חבר הכנסת חמד עמאר. זו ועדה שהוקמה בשבוע שעבר. מי בעד?

הרוב ההצעה נתקבלה. ההצעה אושרה פה אחד. אבקש להודיע על הוספת חבר הכנסת אושר שקלים כממלא-מקום קבוע בוועדת הכספים מטעם סיעת הליכוד, על הוספת חבר הכנסת יונתן מישרקי כממלא-קבוע בוועדת הבריאות מטעם סיעת ש"ס.

הצבעה בעד, 12 נגד אין נמנעים אין ההצעה נתקבלה.

הצעת חוק יישום ההתנתקות (תיקון ביטול אתה עושה את הכול ביחד או אחד-אחד, איך זה עובד?

שני נושאים שונים. יש שני נושאים שונים יש שני חוקים אותו הדבר ואחד שלי. לחבר הכנסת אדלשטיין ולחברת הכנסת לימור סון הר מלך יש חוק

אני חושב שזו הוועדה הנכונה.

שעה 10:30) אני חושב שבגלל מצב השולחנות בוועדת חוקה,

מי בעד? הצבעה בעד, 9 נגד, 5 נמנעים, אין ההצעה נתקבלה. שתי הצעות החוק יועברו לוועדת החוץ והביטחון. הצעת חוק למניעת העסקה בתחום החינוך והטיפול של אדם שהורשע או שמואשם בהתעללות בחסר ישע, התשפ"ג 2022, של חבר הכנסת אופיר כץ. הלשכה המשפטית ממליצה להעביר לוועדת חינוך. חינוך? אנחנו בעד.

מי בעד?

הצבעה בעד - הרוב ההצעה נתקבלה. אושר פה אחד וההצעה תועבר לדיון בוועדת החינוך. אנחנו יוצאים להפסקה. ההצבעה על הרוויזיה תתקיים ב-10:55 (הישיבה נפסקה בשעה 10:35 ונתחדשה בשעה 10:55.) אני מחדש את הישיבה בנושא הרוויזיה שהמבקשים את הרוויזיה לא

לאחר שקיבלה את המלצתה של ועדה שוועדת הכנסת תקבע לעניין זה, רשאית בצו להאריך את תוקפו לתקופה שלא תעלה בכל פעם על שנה אחת. חברי הוועדה המוצעת הוועדה תהיה בת 12 חברים, לפי ההרכב הבא: מטעם ועדת החוץ והביטחון חברי הכנסת: שלום דנינו יו"ר, ניסים ואטורי,

ינון אזולאי, ישראל אייכלר, אלעזר שטרן. מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה חברי הכנסת: נאור שירי,

לימור סון הר מלך, מתן כהנא, יוליה מלינובסקי ויוסף עטאונה. כזכור, זה חוק הכניסה לישראל שפקע בכנסת הקודמת ונחקק מחדש. בעבר הייתה סמכות לכנסת להאריך אותו. זו הוראה מאוד ייחודית שמאפשרת לכנסת להאריך בצו חקיקה ראשית ולא בתיקון חקיקה. לפני כמה שנים קבעה ועדת הכנסת שהארכה תיעשה תמיד לפי המלצה של ועדה משותפת של פנים וחוץ וביטחון. כאשר חוקקו את החוק מחדש בכנסת הקודמת הכניסו את זה לתוך החוק. למעשה יש כאן כמה סמכויות שמסורות לוועדה שתיקבע ועדת הכנסת, כי לא רצו לקבוע פנים וחוץ וביטחון, למרות שזה מה שדובר שיהיה וכך נעשה גם בעבר, כי יש פה גם היבטים של כניסה לישראל ואזרחות, שהם נושאים של ועדת הפנים, וגם היבטים ביטחוניים שהם של חוץ וביטחון. אפשר היה לקבוע כל ועדה שרוצים, אבל ההצעה היא להקים ועדה משותפת כפי שהציג היושב-ראש. אני רק אזכיר שקבעו שזו תהיה ועדה שתיקבע ועדת הכנסת, בגלל שבוועדת הפנים בכנסת הקודמת הייתה בעיה מאוד קשה. לכן נקבע "ועדה" ולא כתבו פנים וחוץ וביטחון. יש מישהו שרוצה להתייחס?

אם כך, נעבור להצבעה. מי בעד הוועדה? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד,

הצעת חוק המאבק בכלי הנשק הבלתי חוקיים (תיקוני חקיקה) (הוראת שעה), התשפ"ג-2023,

של חבר הכנסת יצחק קרויזר, ב. הצעת חוק המאבק בכלי הנשק הבלתי חוקיים (תיקוני חקיקה) (הוראת שעה), התשפ"ג-2023,

של חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת אנחנו חוזרים לסעיף א' קביעת ועדה לדיון בהצעות החוק הבאות: הצעת חוק המאבק בכלי הנשק הבלתי חוקיים (תיקוני חקיקה) (הוראת שעה), של חבר הכנסת יצחק קרויזר, והצעת חוק המאבק בכלי הנשק הבלתי חוקיים (תיקוני חקיקה) (הוראת שעה), של חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת. מוצע להקים ועדה משותפת לדון בהצעת החוק.

מטעם הוועדה לביטחון לאומי חברי הכנסת:

משה סעדה ונציג רע"מ. מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט חברי הכנסת: יצחק קרויזר,

יוליה מלינובסקי וגלעד קריב. נציג רע"מ ייתן היום שם,

בדרך כלל היועץ המשפטי יושב בצד שמאל שלי ובמקרה הזה היא יושבת בצד ימין שלי, אז אין בעיה. עוד יאמינו לך. עניין של שימוש... מטרת הצעת החוק הזאת היא להתמודד עם פשיעה לא מאורגנת, שזה חלק מתכליות הוועדה לביטחון לאומי שהקמתם אותה בכנסת הזאת כוועדה קבועה.

יש כאן שני תיקוני חקיקה האחד לחוק העונשין והשני לחסד"פ, שני חוקים שככלל הם בסמכות ועדת חוקה, חוק ומשפט. אכן הצעה דומה מאוד להצעה הזאת נדונה בכנסת הקודמת בוועדת חוקה, חוק ומשפט. יחד עם זאת, הוחלט כאן בהסכמות לעשות ועדה משותפת בראשות הוועדה לביטחון פנים, אבל הדבר לא יהווה תקדים ביחס לחקיקה נוספת בעניין החסד"פ וחוק העונשין. תודה.

בעד ההצעה? מי נגד?

נתקבלה. אם כך, גם ההצעה הזאת עברה פה אחד. תודה רבה לכם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:00.